יעל אגמון רכזת ביטחון באגף תקציבים, משרד האוצר עלי בינג רכז ביטוח לאומי, אגף תקציבים,

יועצת מקצועית לשר

מה שזה בעצם מסביר זה הגבלת פעילות באופן כללי, אפשרות של פתיחה למשל, כל נושא התרבות שעכשיו ייפתח, מה התקן, מה ההיקף של ההתקהלות שם? נושא של ספרים וכל בעלי המלאכה למיניהם מה הם נדרשים על-מנת שיהיה אפשר לקבל לקוחות. כל הפתיחה של המשק, על כל כלליה, נמצאים בתקנות כאן. זה מאוד חשוב גם לבריאות הציבור וגם כדי - - - על זה עשיתם מרתון דיונים. ועל זה עשינו מרתון דיונים.

מי בעד הפטור לקריאה שנייה ושלישית, כפי שהציעה יושבת-ראש הוועדה ירים את ידו?

הרוב נגד, אין נמנעים, אין הבקשה אושרה.

אני מודה לחברים. יום טוב. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:31.